אני פותחת את הישיבה של הוועדה לבטחון פנים,

הנושא פרק ח' (כבאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022),

הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

מנהלת הוועדה, הגיעו הסתייגויות?

בסדר גמור, נהדר.

אנחנו אולי נדבר על התוספות, על ההערות